אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.

(איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.

היושב ראש, לפני ההקראה אני יכול להעיר הערה?